ממשיכים בדיוני ועדת כלכלה בחוק ההסדרים ותקציב המדינה, פרק כ"ג (יבוא), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021

בניסיון שצברנו מאז הרפורמה ב-2018 זיהינו שלמשרד התקשורת אמנם יש כלים שונים מכוח פקודת הטלגרף האלחוטי, כלי פיקוח ואכיפה, אבל חסר לנו כלי נוסף שיש

מאז הטלגרף המציאו את הטלפון,

את האייפון, את האייפד ועוד מעט ממציאים עוד משהו. הציבור לא יכול לשמוע שיש פה דיון על טלגרף כל יום, זה די נשמע הזוי.

הודעה כי המכשיר אינו עומד בהוראות לפי פקודה זו ואת ההוראה שניתנה לו כאמור בסעיף קטן (א), ורשאי המנהל לפרסם הודעה כאמור באתר האינטרנט של המשרד. הוראות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), לרבות פרק הזמן לקיום הוראות

השאלה שלי האם בחנתם את החפיפה האפשרית בין ההסדרים האלה,

אם הוא יעבור כלשונו, ייכנס לתוקף, איך בעצם יעבוד היישום של הסעיפים

מקרה כזה של הפרעה לרשת סלולרית הוא לא בהכרח נופל בגדר סעיף 5טו בגלל שאין סכנה מיידית לשלום הציבור או

אנחנו מבינים את אילוצי הזמן שלך, אבל כנסת ישראל עוד לא החליטה לעבוד לפי הלו"ז האישי שלך ואנחנו מכבדים אותך. תתאזר בסבלנות עד שיגיע הזמן של הנושא

הרפורמה הזאת זה משהו שכבר שנים דיברו על זה שצריך לעשות במשק פתיחת המשק ליבוא,

יאפשר יעילות, יוריד את יוקר המחיה,

לכן אנחנו חייבים להיות בטוחים שנקטנו בכל האמצעים כדי לנטרל לחלוטין את כל הסיכון שיש ביכולתנו לנטרל. תמיד יש איזה שהוא סיכון שאריתי, אבל אנחנו צריכים להיות בטוחים שאנחנו מנטרלים את כל

אז קודם כל יש תוספת כוח אדם לזרועות הפיקוח והאכיפה,

של המכס לטובת זיהוי משלוחים

המערכת הזאת תהיה מערכת לומדת, ממוחשבת, שמטייבת את עצמה ואנחנו נעקוב ונראה אם משהו זלג דרך המערכת ונטייב אותה.

אז לזה קיבלנו עוד 30 מיליון שקלים, שזה מה שנדרש. אנחנו רוצים שחלילה לא במסגרת הרפורמה גם ייפגעו או יישחקו איזה שהן יכולות לאומית. אז גם לזה קיבלנו שיתוף פעולה מלא ממשרד האוצר וגם את זה אנחנו נעשה.

אין לי ספק שיהיה לנו איזה שהוא עקומת למידה ונשתפר וזה הרעיון, ליצור מערכת של משוב,

כדי שהמערכת הזאת תשפר את

בבקשה. אני מכיר את הסוגיה, באמת חברת דוחובני פנו אלינו בבקשה לאשר להם חריגה מהוראות התקן הרשמי במשלוח שנמצא בבדיקת מעבדה בכניסה לישראל. לצערנו אין לנו אפשרות, התקן הרשמי בחוק

לא מקרה ספציפי, במוצר ספציפי? במקרה ספציפי זה בעייתי, כן.

הנושא בבדיקה אצלך. אנחנו בודקים, כרגע התשובה שלנו

רק 469 מוצרי תינוקות וילדים נשלחו לבדיקות, ב-42% מהם נמצאו אי התאמות וליקויים מהדרישות של התקן וב-55% מהם נפתחו הליכים פליליים בגין ליקויים חמורים.

זה לפחות תיאור של המצב היום.

חצי שנתי או חד שנתי, על התקדמות הרפורמה הזאת, נשקול את זה.

אם אפשר לסיים, דקה

אני מקווה שלא נצטרך להגיד את זה להורים של התינוק הז.ה תודה רבה, מצטרפים לתקווה שלך. עוד ארבעה דוברים אחרונים בזום ואחרי זה התייחסות אנשי המקצוע.

זה יכול גם להסתמך על חוות דעת של מעבדה

ועל בסיס אותה חוות דעת - - - לא, אנחנו אומרים שאנחנו הולכים על תקן אירופאי ואם הטענה האמיתית שבאמת יש תקן

בגלל הבדיקות שהם די דרקוניות,

ויש לי פה את כל המספרים,

, וגם בגלל שכל הסיפור

נושא שני, נושא של ניגודי עניינים. אני מבקש גם התייחסות של מנכ"ל הכלכלה, שגוף שמטפל בנושא של אישור של תיק מוצר וטיפול בהצהרות לא יטפל באותו מוצר מבחינת האכיפה. צריכים לחשוב על זה טוב טוב. דבר שלישי, אני מבקש להכניס לחוק את הנושא של תו תקן, מפני שלא ייתכן מצב שהנושא

דבר נוסף שרציתי להתייחס אליו ואני לא יודע עד כמה חלק מהנוכחים פה בדיונים, שגם נכון להיום כשאנחנו מייבאים משלוחים והבדיקות מתבצעות דרך מכון התקנים, נכון להיום המכון כשהוא נוטל דוגמה אחת לבדיקה הוא מתחייב

אני לא מדבר כרגע על יבואנים שמחפשים להביא מוצרים שהם לא בטיחותיים בשביל להוזיל את המחיר, אבל מצד שני יש הרבה יבואנים שבאמת מנסים לעבוד לפי הסדר וללכת לפי כל התקנים שקיימים ועדיין יכולים

אין לנו כוונה לפגוע ביבואנים, היבואנים הם השותפים שלנו, יש להם תפקיד חשוב במשק. אמרנו, יצירת תחרות, התייעלות, מגוון של מוצרים. אנחנו רוצים לחזק את היבואנים,

מי שיפר יקבל עיצומים ועיצומים לא

אני מבקש להתייחס כאן רק לאכיפה במסלול מה שנקרא

מדובר פה על מסלול שבו יבואן יכול להכניס את המוצר לשוק הישראלי על סמך תעודה שהוא מביא מחו"ל על כך שהמוצר עומד בתקן

דרך שגרירות ישראל בהולנד הצלחנו בכל זאת לקבל את התשובה מהמעבדה והמעבדה הודיעה שהתעודה, הכול שם אותנטי,

הכול אותנטי, חוץ מדבר

אבל אנחנו לא בקלות ניתן למישהו לפגוע בתעשייה הישראלית. רק אני אסיים. אני מאוד מאוד גאה לייצג את המפעלים האלה שבהרבה ענפים נשארו בודדים בישראל, דרך אגב, ומתקשים לשרוד

אנחנו נקבל הבהרות להערות שלך, יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד? אני מבקש,

נושא מאוד חשוב,

אנחנו עובדים לפי חוק,

אלא שהבכירים ביותר הקשיבו להם. העלית פה רעיון מצוין,

המשרד. זה רעיון מצוין,

היבואנים הם שותפים שלנו, הם חשובים, יש להם מרכיב מאוד מאוד חשוב ביעילות של המסחר, של התחרות.

חברים שלי ללימודים, שהם לא רק מקבלים את האפשרות להתפתח במהירות. גיא ג'ון, א', תכתוב את זה למנכ"ל ולממונה על התקינה, תכתוב את הקייס סטאדי שלך ותשמיע אותו בקבוצת

גם על ידי בדיקה וגם על ידי מסמכים. לגבי צרכנות, היקפי הפיקוח ומערכות ממוחשבות. באמת אנחנו היינו בהיקפי פיקוח

זה כבר במצב היום, שכל מוצר עובר בדיקה בכניסה, הן הדודים והן מוצרי הילדים. בעצם המענה לפערים האלה זה

עוד אנשי מקצוע? המנכ"ל, בבקשה. אז באמת יש פה שתי נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן. אחת, התייחסה נציגת האוצר עכשיו, אם יש ספק אין ספק. זה מה שלמדנו בצבא. אם יבואן מרגיש שהוא לא בטוח, וזה הרעיון של להעביר את האחריות ליבואן, אם הוא מרגיש שהוא לא בטוח תמיד נעמיד לרשותו את המעבדות הרלוונטיות, יביא לבדיקה ויקבל אישור שזה באמת עומד בתקן, עומד בדרישות, ושייצא עם זה החוצה. הוא יכול להביא דגם אחד לבדוק אותו, לקבל את האישור ולצאת. וכפי שאמרה הממונה על המעבדות בארץ, ההערה שהייתה על היכולת להשלים את האכיפה, היא קצת לא מתאימה ל רוח התקופה. היום יש לנו נציגה של רשות להסמכת מעבדות, היא אפילו היושבת ראש של המעבדות הבינלאומיות, היא נציגה שלנו שם, ראש הסמכת המעבדות שלנו היא בעצם היו"ר של כל הארגון הבינלאומי. יש לה יכולת להגיע, לבדוק, לראות,

לפעול לשלול הסמכה של מעבדה שתפר או שתזויף הבדיקה שלה. לכן אנחנו בהיבט הזה נוכל להשלים את האכיפה וזה הרעיון. ועדיין, אחרי שאמרתי את כל זה, אנחנו נכנסים לתהליך חדש ויכול להיות שאנחנו נגלה תוך כדי שצריך לטייב, לשפר, אני לא מתיימר להגיד שהכול הכול סגור. מדובר על משהו מאוד מאוד מורכב, עם הרבה מאוד שכבות וחלקים שהם שונים ואנחנו תוך כדי נשפר, אבל הרעיון הוא רעיון טוב, אנחנו ננסה ליישם את זה בצורה טובה, בצורה מאוזנת, ואני מקווה שנביא את הבשורה. תודה רבה למנכ"ל, גם על ההבהרות בסוגיית האכיפה וההיערכות, ולכל אנשי המקצוע. שני דברים עם הפנים לעתיד, בסך הכול התקדמנו מאוד עם החוק הזה. לצערי התוספת לחוק לא הגיעה, אבל המנכ"ל הבטיח לי הלילה, אז תעמדו ביעד הזה, תעבירו את זה ליועצים המשפטיים שלנו כי אנחנו רוצים לדון בזה ביום חמישי. בנוסף, אם אנחנו נרצה להתחיל בהצבעות על חוק היבוא כבר ביום שני הקרוב תידרשו להציג לנו עד יום חמישי את הנוסחים הסופיים להצבעות. אז יש לכם פה עבודה מואצת. נראה לי שהוועדה הוכיחה שהיא מהירה יותר מכם, אז תרוצו כמונו, כי התקדמנו ובאמת יש פה הישג, אבל בואו תעשו את המאמץ. אני יודע שזה מחייב אתכם למרתון פנימי, אבל תביאו לנו גם את התוספת היום וגם את הנוסח ביום חמישי כדי שנעבור לדיון הצבעה ביום שני. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 19:39.